שלום לכולם, אני פותח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט בהצעת חוק קיום דיונים באמצעים טכנולוגיים (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש (דיונים בבתי משפט ובבתי דין בהשתתפות עצורים, אסירים

אני לא מתכוון לבוא לדיונים האלה אם לא מגיע לפה שר המשפטים ומסביר. חובתו להסביר, לא רק להסתודד מסביב, לראות מה לפני ומה ואיך עושים רוב.

לגבי הנושאים הנוספים, אני מקבל את הצעתך. חשבתי על כך גם בעצמי. אני לא יודע אם זה רק שר המשפטים כי שר המשפטים הוא בעצם מתכלל, יכול להיות שזה שרים אחרים. שר הבריאות.

ח"כ מיכל וונש, בבקשה.

אני רק רוצה לנסות ולהסיח את הפוליטיזציה של הדבר הזה כיוון שבעיניי אני קוראת לזה "הזדמנות

אין לנו ברירה אלא להסביר את ההיגיון המסדר. צריך להנגיש את המידע הזה לציבור, ולא, אנחנו מאבדים את הציבור שוב ושוב. אנחנו מבקשים אחריות אישית.

זה שם

אנחנו לא שני צדדים בסופו של דבר, אני לא רוצה ללכת בכוח מול הנהלת בתי המשפט, יש להם את השיקולים שלהם גם כן, אבל מצד שני אני חייב להיות בטוח שהשיקולים הם לא חלילה שיקולי נוחות או דברים מהסוג הזה - - - מה הטיעון המרכזי

לא עכשיו, בגלל שהמכתב הוא ארוך,

אז שלח לנו את החומרים האלה. כן,

כי משב"ס ומהנהלת בתי המשפט בדיון הקודם אמרו שברגע שיחולקו הדיונים גם לשעות אחר הצהריים תהיה אפשרות להסיע את האנשים פעמיים,

הבנתי שגיבשתם תוכנית בעניין הזה ואני מבקש שתציגי אותה, מה הולך להיות, מתי זה מתחיל ולכמה אסירים ואיזה סוגים זה יפתור את הבעיה. ברשותך, אדוני,

יש לי שאלה, ואני לא מבקש שתתני תשובה לא בשם הסנגוריה ולא בשם לשכת עורכי הדין. אני הבנתי את העניין של ה-30 ביוני על משהו אחר, שהיה,

אנחנו אמרנו שמשמרת שנייה אצלנו תוכל להיות לכל היותר עד 19:00, אבל מה שציינתי, ובצדק מזכירה ח"כ אלהרר, שאם המשמרת הראשונה נגמרת ב-15:00 ואני צריכה להחזיר את האוטו עם כל הקפסולה של האסירים ולהחזיר את האוטו מחדש, אני לא אוכל להספיק לעשות משמרת שנייה בבית

יעקב, אני אומר לך שזה הפתרון הנכון. יואב, הפתרון הזה על השולחן ואני דוחף אותו, יש התנגדויות כאלה ואחרות, אנחנו מטפלים בזה,

לא יהיה לא את זה ולא את זה. בואו קודם כל

אם לא, אני סוגר את הדיון,

תנו לי תשובה. אם אתם לוקחים על עצמכם אתם צריכים לסגור את זה ביניכם,

כרגע.

אני רוצה רק לדעת דבר אחד: האם אנחנו יכולים לבוא ולהחליט שמהיום,

אנחנו מתחילים להוסיף על המספרים הקיימים שדיברתם עליהם שהם גם קרו בזכותנו גם את העצירים

יש תנאים מאוד מוגבלים שקצין משטרה יכול לשחרר בהם כאשר הוא חושב שיש מקום לבדוק שחרור למרות שיש חשד סביר ויש עילת מעצר.

גם הוא מחויב בהסכמת החשוד, גם הוא מוגבל בתנאים מאוד מסוימים שקשה מאוד להתנהל אתם אחר כך, בהמשך חקירה. לכן הצענו מספר הצעות בעניין הזה. אני חושב

נציג הסנגוריה שעומד פה אומר שזה לא נכון שהייתה

אני נותן לך שיעורי בית. אתה מכניס אותי לכל הפרטים שאני לא אוכל

אני מבקשת מעו"ד פויכטונגר להציג את ההצעה. בבקשה. נציג אותה, נקריא ונצביע גם.

כן. הטכניקה שנעשה את זה היא דרך פיצול הצעת החוק. נצטרך להצביע על פיצול ואז על ההצעה.

אני רוצה להודות מאוד לוועדה שנרתמה לנושא הזה בלוח זמנים קצר בגלל הדחיפות

כמו מה, למשל?

אני לא בטוח בגלל שדחיית דיונים זו החלטה קשה לזה שדוחים לו. החלטה שיפוטית. אני אעיר שגם לפי הצעת החוק הנוכחית בכל מקרה דיונים שלא אמורים להידחות הם

בכלל לא היה, פקע החוק. ואחרי זה באים אלינו בטענות? עשרות רבות של אסירים שגם עברו את השליש שלהם לא ניתן להם

התשס"א 2001 (להלן חוק שחרור על-תנאי)" - - - מה זה החוקים האלו? הסעיפים שמוזכרים פה זה סעיפים שכבר היום לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר יש ליושב-ראש הוועדה סמכות להחליט בהם לבד אז אנחנו מגדירים שזה לא סותר את ההוראות. "יושב ראש ועדת שחרורים, כהגדרתה בחוק שחרור על-תנאי, יהיה רשאי לדון בדן יחיד גם בעניינים המנויים בתוספת," אני אקריא את התוספת עכשיו כדי שנדע על מה מדובר. "תוספת לתקנות שעת חירום (דיוני ועדות שחרורים),

הוראה להגיש, להבהיר או להשלים בקשה או מסמך שהוגשו לוועדה. דחיית מועד הדיון, לרבות בשל חסרונן של חוות דעת שיש להגישן לוועדה, וכן שינוי מועד הגשת בקשה או מסמך לוועדה. החלטה בבקשה דחופה שהוגשה בהסכמת הצדדים. החלטה בבקשת אסיר לקיים דיון חוזר בעניינו לפי סעיף 19(5) או (6), שהוגשה בהסכמת הצדדים. הוראה בעניין סדרי הדין שאין לגביו הוראות לפי תקנות אלה או הוראות לפי חוק שחרור על-תנאי שיש בה כדי לפשט את הדיון בוועדה או להקל עליו". אלה הם בעצם הנושאים שע"ד פויכטונגר דיברה עליהם קודם. אני חוזרת לנוסח עצמו. "בתקנות אלה, "ועדת שחרורים" כהגדרתה בחוק שחרור על-תנאי וכן ועדת שחרורים מיוחדת כהגדרתה בחוק האמור, לעניין דיונים לפי סעיפים 4 ו-5 לחוק האמור," כך שזה יכלול בעצם את כל הדיונים שאנחנו קוראים להם דיוני ועדת שחרורים. "(ב) החלטה שיושב ראש ועדת השחרורים מוסמך לתיתה בדן יחיד כאמור בתקנת משנה (א) , יכול שתינתן על יסוד הכתב וללא קיום דיון בעל פה, ובלבד שהחלטה בעניין בקשה של אחד הצדדים תתקבל רק לאחר שניתנה לצד השני הזדמנות להגיב לבקשה בכתב" הכול כדי לייעל ולפשט את ההליך. "(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), כל עוד לא מונה מותב לוועדה, או אם נבצר מיושב הראש לקבל החלטה באחד מן העניינים המפורטים בסעיף קטן (ב), רשאי יושב-ראש ועדת שחרורים אחרת, לקבל החלטה בעניין." מה זה "יושב-ראש אחרת"? זאת אומרת שיש כמה מותבים. אם במותב הספציפי שאמור לדון בעניין מסוים כרגע נבצר מיושב-ראש מלקבל החלטה, יושב-ראש אחר יכול לקבל את ההחלטה. עושים את זה בדרך כלל? עד עכשיו לא הייתה כל כך את ההסמכה לזה אבל זה נועד לתת מענה למצבי חירום, שלא נישאר בלי - - - אבל אם זה לא נעשה בדרך שבשגרה למה עכשיו פתאום? בשגרה אין את הסמכות הזו עדיין. בימים נטולי קורונה קורה דבר כזה? יכול להיות שאולי זה פתרון לא רע גם לימי פוסט-קורונה. אני אזכיר שמדובר בהחלטות בעלות אופי דיוני בעיקרן.

זה לא דורש היכרות מעמיקה עם התיק או עם הטיעונים.

"דחיית דיוני ועדת שחרורים במצב חירום מיוחד 2. פרסם שר המשפטים הודעה בשל מצב חירום מיוחד לגבי דיונים בבתי המשפט לפי תקנה 2 לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד)" - - - שזה בעצם המצב שאין דיונים בבתי משפט או שיש צמצום משמעותי בדיונים בבית משפט.

כמו שהיה ויכול להיות שיקרה שוב. "בשל התפשטות של נגיף הקורונה, לא יתקיימו בתקופת תוקפה של ההודעה דיונים בוועדות השחרורים. על אף האמור בתקנת משנה (א), הדיונים המפורטים להלן יתקיימו כסדרם בתקופת תוקפה של ההודעה, אלא אם כן הורה יושב ראש ועדת שחרורים שמנהל בתי המשפט הסמיכו לעניין זה (להלן יושב הראש המוסמך), על דחיית הדיון מטעמים שיירשמו:" עכשיו יש את כל הדיונים שדחופים ואי אפשר לדחות אותם. " דיון לפי סעיף 7 לחוק שחרור על-תנאי, דיון שדחייתו תביא לכך שלא ניתן יהיה לקיימו במועד שלפני תום שני שלישים מתקופת המאסר שעל האסיר לשאת, דיון לפי סעיפים 20 עד 21ב לחוק שחרור על-תנאי." שוב אני מזכירה שכשאנחנו נדון בהצעה כהצעת חוק רגילה לתקופה של הוראת השעה של שנה אנחנו נדון בפירוט יותר בכל אחד מהסעיפים. מה זה "דיון לפי סעיף 7"? זה שחרור מטעמים רפואיים. זה הסדר אחר.

וסעיפים 20 עד 21ב? אלה דיוני הפקעה של אסיר ששוחרר על תנאי והפר איזושהי הפרה ולכן רוצים להחזיר אותו.

אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי יושב הראש המוסמך להורות מיוזמתו, לבקשת האסיר או לבקשת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, כי בנסיבות העניין יש לקיים דיון בתקופת תוקפה של ההודעה, בשל דחיפות העניין, יושב ראש ועדת השחרורים ינמק את החלטתו בעניין זה." זו סמכות שיורית בכל מקרה לקיים דיון. "על דיוני ועדת השחרורים לפי תקנות משנה (ב) ו- (ג) יחולו הוראות תקנה 3." עכשיו אנחנו בעצם מדברים על זה שיש אפשרות לעשות VC. "קיום דיון שלא בנוכחות האסיר 3. על אף האמור בסעיף 16(א) לחוק שחרור על-תנאי" שמחייב נוכחות, "דיון בוועדת השחרורים שלא ניתן לקיימו בנוכחות האסיר, בשל האמור בתקנה 2 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט

התש"ף-2020 כנוסחן בתוספת הראשונה, יתקיים בהשתתפות של האסיר באמצעות אמצעי טכנולוגי. על דיון המתקיים ללא נוכחות האסיר לפי תקנת משנה (א), יחולו הוראות אלה: הדיון יתקיים בנוכחות סניגורו של האסיר ואם אינו מיוצג ימנה לו יושב ראש ועדת השחרורים סניגור," הבנו שזה כמעט ולא קורה, נכון? שבדרך כלל יש לו סניגור. לא, דווקא יש כמה לא מיוצגים.

" תתאפשר שיחה חסויה בין האסיר לסניגורו סמוך לפני הדיון, במהלכו ומיד לאחריו, וזאת לשם ייעוץ משפטי בלבד, השיחה תתקיים באופן שיבטיח את סודיותה והוראות סעיף 13(א)(2) לחוק האזנת סתר,

לא יחולו לעניין שיחה לפי פיסקה זו, האמצעי הטכנולוגי האמור בסעיף קטן (א) יאפשר העברת קול ותמונה בזמן אמת, ואם לא ניתן לקיים את הדיון באופן שמאפשר העברת תמונה של האסיר בזמן אמת, והאסיר הסכים לכך, יתקיים הדיון באמצעי המאפשר את העברת קולו בלבד, והכול באופן שימזער,

את הפגיעה באסיר בשל כך שהדיון מתקיים שלא בנוכחותו. הדיון יתקיים בדרך שתבטיח כי האסיר,

בא כוח היועץ המשפטי לממשלה וחברי ועדת השחרורים ישמעו זה את זה, וככל האפשר גם יראו זה את זה, במהלך הדיון, והכל בהתאם לאמצעי הטכנולוגי שבאמצעותו יתקיים הדיון". למה "ככל האפשר"? זה לא אמור להיות חלק מהעניין? הבנו שלפעמים יש בעיה בזווית של המצלמות. הם מנסים לשפר כל הזמן את האיכות אבל לפעמים אתה רואה רק את אותו בן אדם שמדבר עכשיו ואתה לא רואה את כל החדר, לדוגמה. אתה לא רואה "זה את זה". אנחנו הבנו שבאופן כללי הם מנסים לשפר את הזוויות של המצלמה. זה נכון לגבי ה-VC בכל ההליכים. צריך לדבר על זה בדיונים הגדולים. זו בעיה רוחבית. זו בעיה קשה. " היה האסיר אדם עם מוגבלות, יתקיים הדיון תוך עריכת התאמות הנגישות הנדרשות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות),

כנדרש בהתאם לצורכי האסיר כאמור,

המחייבים." עד כאן יש הערות? הסנגוריה? לשכת עורכי הדין? משרד המשפטים? מישהו?

בבקשה. "דיון חוזר בנוכחות האסיר 4. על אף האמור בסעיף 19 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, החליטה ועדת השחרורים שלא לשחרר על תנאי אסיר בדיון שהתקיים שלא בנוכחותו לפי תקנות שעת חירום אלה, הוועדה תשוב לדון בעניינו של האסיר, בנוכחותו, לאחר שלא תהיה עוד מניעה לעשות כן, אם ביקש זאת האסיר." זה סעיף שלא מופיע בתקש"חים האחרים וזה התווסף בממשלה. "תחליף טלפוני לחובת התייצבות במשטרה בשל הגבלת היציאה למרחב הציבורי 5. על אף האמור בסעיף 13(ד)(3) לחוק שחרור על-תנאי, נקבעו בדין הוראות, אשר מגבילות יציאה למרחב הציבורי ואשר מצמצמות או מבטלות שירותי תחבורה ציבורית, לשם מניעת התפשטות של נגיף הקורונה, וכל עוד ההגבלות האמורות בתוקף, תקוים חובתו של אסיר להתייצב לפני השוטר הממונה לפי הוראות הסעיף האמור בתדירות הקבועה בו, או בתדירות אחרת שקבעה ועדת השחרורים בהחלטתה, באמצעות שיחת טלפון לתחנת המשטרה שתתועד על ידי השוטר הממונה, אלא אם כן קבע יושב ראש הוועדה אחרת." את התוספת הקראתי. בזה סיימנו את התוספת השישית לעניין ועדת שחרורים ועכשיו נעבור לדיוני הוועדה לעיון בעונש של הצבא. "תוספת שביעית (סעיף 1(א)(7)) תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דיוני הוועדה לעיון בעונש), התש"ף 2020 סמכות יושב ראש הוועדה לעיון בעונש בלי לגרוע מהוראות סעיף 510(ד)(3) לחוק השיפוט הצבאי התשט"ו- 1955 (להלן חוק השיפוט הצבאי), יושב ראש הוועדה לעיון בעונש, כמשמעותה בסעיף 509 בחוק השיפוט הצבאי, יהיה רשאי לדון בדן יחיד גם בעניינים המנויים בתוספת. החלטה שיושב ראש הוועדה לעיון בעונש מוסמך לתתה לפי תקנת משנה (א) או לפי הוראות סעיף 23(ד) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001 כפי שהוחל בסעיף 510(ד)(3) לחוק השיפוט הצבאי, יכול שתינתן על יסוד הכתב וללא קיום דיון בעל פה, ובלבד שהחלטה בעניין בקשה של אחד הצדדים תתקבל רק לאחר שניתנה לצד השני הזדמנות להגיב לבקשה בכתב." כפי שעו"ד פויכטונגר אמרה, זה העתק ככל האפשר של ההסדר הקודם. "דחיית דיוני הוועדה לעיון בעונש במצב חירום מיוחד 2. פרסם שר המשפטים הודעה בשל מצב חירום מיוחד לגבי דיונים בבתי המשפט לפי תקנה 2 לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד),

לא יתקיימו בתקופת תוקפה של ההודעה דיונים בוועדה לעיון בעונש. על אף האמור בתקנת משנה (א), הדיונים המפורטים להלן יתקיימו כסדרם, אלא אם כן הורה יושב ראש הוועדה לעיון בעונש על דחיית הדיון מטעמים שיירשמו: (1) דיון לפי סעיף 510(א1) לחוק השיפוט הצבאי; (2) דיון בפסק דין שהביא הפרקליט הצבאי הראשי לעיון הוועדה בהתאם לסעיף 512(א) לחוק השיפוט הצבאי, שדחייתו תביא לכך שלא ניתן יהיה לקיימו במועד שלפני תום מחצית מתקופת המאסר שעל האסיר לשאת," מה זה סעיף 510(א1)? ראם שאולוף, מדור חקיקה במפצ"ר, בבקשה. אני אתן איזשהו רקע כללי. כמו שאמרו קודם, הוועדה לעיון

אז כמו שבוועדות השחרורים מקיימים דיונים

בוועדה

סעיף 510 מציג כל מיני מקרים בהם אפשר להגיע לוועדה לעיון בעונש עוד לפני שמגיעים לתקופת החצי. לדוגמה מצב חירום מיוחד או מצב מלחמה או משהו בסגנון הזה. אפשרות נוספת זה מצב תחלואה של האסיר שמצדיק את הקיצור המוקדם שלו ברמה שתעבור אפילו את החצי. בתקופה הזו אנחנו רוצים שיתקיימו הדיונים האלה מתוך רצון שמתי שצריך לשחרר אסיר אנחנו נשחרר אותו ולא יהיה עיכוב. ההיגיון ברור.

(4) דיון בפסק דין שמצא הפרקליט הצבאי הראשי שיש להביאו בפני הוועדה לעיון בעונש בהתאם לסעיף 512(ג) לחוק השיפוט הצבאי. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי יושב ראש הוועדה לעיון בעונש להורות מיוזמתו, לבקשת האסיר או לבקשת בא כוח הפרקליט הצבאי הראשי, כי בנסיבות העניין יש לקיים דיון בתקופת תוקפה של ההודעה, בשל דחיפות העניין, יושב ראש הוועדה לעיון בעונש ינמק את החלטתו בעניין זה. (ד) על דיוני הוועדה לעיון בעונש לפי תקנות משנה (ב) ו-(ג) יחולו הוראות תקנה 3. קיום דיון שלא בנוכחות האסיר 3. (א) על אף האמור בסעיף 511(א)" שמדבר על נוכחות האסיר, ההזדמנות להשמיע את דברו, דיון בוועדה לעיון בעונש שלא ניתן לקיימו בנוכחות האסיר, בשל האמור בתקנה 4 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט ובתי הדין),

כנוסחן בתוספת הראשונה, יתקיים שלא בנוכחות האסיר אלא בהשתתפותו באמצעי טכנולוגי. (ב) על דיון המתקיים ללא נוכחות האסיר לפי תקנת משנה (א), יחולו הוראות אלה: (1) הדיון יתקיים בנוכחות סניגורו של האסיר, או בהשתתפותו בדרך אחרת לפי הוראות תקנה 4, ואם אינו מיוצג ימנה לו יושב ראש הוועדה לעיון בעונש סניגור, (2) תתאפשר שיחה חסויה בין האסיר לסניגורו סמוך לפני הדיון, במהלכו ומיד לאחריו, וזאת לשם ייעוץ משפטי בלבד, השיחה תתקיים באופן שיבטיח את סודיותה, והוראות סעיף 13(א)(2) לחוק האזנת סתר,

לא יחולו לעניין שיחה לפי פיסקה זו, (3) הדיון יתקיים בדרך שתבטיח כי האסיר,

בא כוח הפרקליט הצבאי הראשי וחברי הוועדה לעיון בעונש ישמעו זה את זה, וככל האפשר גם יראו זה את זה,

והכל בהתאם למכשיר הטכנולוגי שבאמצעותו יתקיים הדיון. (4) האמצעי הטכנולוגי האמור בפסקת משנה (א), יאפשר העברת קול ותמונה בזמן אמת, ואם לא ניתן לקיים את הדיון באופן שמאפשר העברת תמונה של האסיר בזמן אמת, והאסיר הסכים לכך - יתקיים הדיון באמצעי המאפשר העברת קולו בלבד, והכל באופן שימזער ככל האפשר את הפגיעה באסיר בשל כך שהדיון מתקיים שלא בנוכחותו. (5) היה האסיר אדם עם מוגבלות, יתקיים הדיון, תוך עריכת התאמות הנגישות הנדרשות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות),

כנדרש בהתאם לצרכי האסיר כאמור, בשינויים המחייבים. דיון חוזר בנוכחות האסיר 4. החליטה הוועדה לעיון בעונש שלא להמתיק עונש או להחליפו, בדיון שהתקיים שלא בנוכחות האסיר לפי תקנות שעת חירום אלה, הוועדה תשוב לדון בעניינו של האסיר, בנוכחותו, לאחר שלא תהיה עוד מניעה לעשות כן, אם ביקש זאת האסיר. תוספת לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דיוני הוועדה לעיון בעונש), התש"ף 2020 (תקנה 1) (1) הוראה להגיש, להבהיר או להשלים בקשה או מסמך שהוגשו לוועדה לעיון בעונש. (2) דחיית מועד הדיון, לרבות בשל חסרונן של חוות דעת שיש להגישן לוועדה לעיון בעונש, וכן שינוי מועד הגשת בקשה או מסמך לוועדה לעיון בעונש. (3) החלטה בבקשה דחופה שהוגשה בהסכמת הצדדים. (4) הוראה בעניין סדרי הדין שאין לגביו שאין לגביו הוראות לפי תקנות אלה או לפי חוק השיפוט הצבאי שיש בה כדי לפשט את הדיון בוועדה לעיון בעונש או להקל עליו." סיימנו את ההקראה. תודה. הערות למישהו? אני מזכירה שההצבעה היא על תנאי שהמליאה תאשר את הפיצול. ברור. לאחר שהסתיימה ההקראה ואין הערות,

לא מנציגי הממשלה וגם לא מחברות הכנסת אני מעלה להצבעה את הנוסח, בכפוף לכך שהפיצול יעבור במליאה.

בעד? הצבעה בעד,

השחרורים והוועדה לעיון בעונש (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, אושרה. פה אחד.

מוציאה את הוועדה להפסקה. תודה רבה לכולם. (הישיבה נפסקה בשעה 11:30 ונתחדשה בשעה 11:31.) (היו"ר יעקב אשר, 11:31) קארין, תודה